בוקר טוב לכולם.

את דיון הוועדה בנושא צו לתיקון ולקיום תוקפן של שעת חירום (נגיף הקורונה החדש הגבלת פעילות) (שינוי התוספת לחוק) (מספר 3), התש"ף-2020. אני רוצה, ברשותכם, לספר לכם קצת על המשא ומתן שהתנהל אתמול עד השעות הקטנות של הלילה בנושא המסעדות. את חלקכם עוד הצלחתי לעדכן במהלך הערב, אבל אחר כך כבר היה מאוחר מדי מכדי לעדכן אתכם. אני אומרת בכאב גדול שלא הצלחנו להגיע למתווה מוסכם לגבי פתיחת המסעדות. אתמול בדיון, להזכירכם, אנחנו הבנו שהם מוכנים לפתוח את המסעדות בחוץ על פי התו הסגול. זה נאמר כמה וכמה פעמים כאן במסגרת דיון הוועדה ואנחנו ביקשנו שיאפשרו פתיחה גם בפנים המסעדה. הצענו מתווה של 35%, אמרנו שנוכל להתפשר גם על 25%, הסברנו את העניין של מזג האוויר והתקופה שאנחנו נמצאים בה, ובכל זאת באיזה שהוא שלב, מאוד מאוד מאוחר בלילה, הסכמתי לוותר על הנושא של פנים המסעדה ולדחות אותו בשבוע ובלבד שנקבל החלטה מושכלת לגבי הישיבה בחוץ. משרד הבריאות סירב בכל תוקף למתווה שאומר שהישיבה בחוץ תהיה על פי התו הסגול שלו. הם קבעו מספר, בהתחלה זה היה 30 אנשים, אחר כך הם עלו ל-50 אנשים, ואני, כפי שאנחנו כל הזמן אומרים בוועדה, ביקשתי שיהיה שכל בהנחיה, שיהיה היגיון. נתתי דוגמה מאוד מאוד פשוטה, אם אנחנו נהיה במציאות של שלוש מסעדות סמוכות אחת לשנייה, ויש הרבה מאוד מקומות שיש בהם מסעדות צמודות אחת לשנייה, בכל אחת מהן יהיה אפשר להכניס, או לצורך העניין להושיב בחוץ, עד 50 אנשים על פי התו הסגול. ניקח את אותן שלוש מסעדות, נהפוך אותן למסעדה אחת עם בעלים אחד, יהיה מותר באותו שטח להושיב עד 50 אנשים לפי התו הסגול. אני לא יודעת להסביר את זה לציבור. אני לא יודעת להסביר את זה לעשרות אלפי המסעדנים שמחר בבוקר צריכים להתפרנס מזה, לא יכולה להסביר את זה. כל מה שביקשתי מהממשלה זה בואו ניתן הנחיות שהציבור מסוגל להבין אותן. אני לא אשקר לכם, אמנם הלכתי לישון בשש בבוקר, בשבע וחצי כבר קמתי עם הרבה מאוד תקווה שאני אמצא בטלפון איזה שהיא הסכמה שאוקיי, נלך לתו הסגול בחוץ, נדבר על הבפנים בהמשך. לצערי הרב אני כאן בלי שום הודעה כזו, למרות האופטימיות שלי, ואני אומרת בכאב, אנחנו כנראה נצטרך לדחות את המסעדות, זאת אומרת לא לאשר את המסעדות בצו כדי שהן תוכלנה להישאר פתוחות בהתאם להנחיות שהיו להם עד אתמול ושלשום עם קריאה באמת לכולם שם: תשמרו על ההנחיות, תבטיחו את הבריאות ואת הבטיחות של הסועדים שלכם ושלכם. אני מקווה שבמהלך השבוע הקרוב הממשלה תביא מתווה שיהיה אפשר להסדיר גם את הישיבה בחוץ, גם את הישיבה בפנים, על פי איזה שהוא עיקרון מסדר ברור לכולם ובכך תיפתר גם הסאגה הזו. חבר הכנסת מיקי לוי, אתה ביקשת לדבר, אחר כך חבר הכנסת רזבוזוב וחברת הכנסת מרב מיכאלי.

אנחנו לא מביאים את המסעדות להצבעה?

אנחנו לא פותחים את כל הדיון, אנחנו נאפשר אולי לשניים מהנוכחים כאן ואנחנו ניגש להצבעה כי אין טעם לגרור את זה מעבר לזה.

בבקשה, חבר הכנסת מיקי לוי. אנחנו מחריגים ומה?

כרגע לפי מה שאני מבינה, רק את סעיף המסעדות. זה אומר שיתר חלקי הצו שמפורטים לכם על השולחן נשארים כרגע ללא החלטה, לא הועמדו להצבעה עדיין. אנחנו מחריגים את המסעדות. אנחנו התכנסנו פה בעניין המסעדות. אנחנו הבטחנו, ואנחנו גם נקיים, שאנחנו ננהל דיונים ענייניים, מקצועיים, אנחנו נבחן כל דבר ודבר, אנחנו נעמיד בכל אחד מהענפים את התועלת הבריאותית אל מול הנזק הכלכלי העצום. והכי חשוב, אנחנו לא נפסיק לדרוש שבכל אחת מההנחיות שתצא מהממשלה יהיה היגיון, יהיה רעיון מסדר, כדי שאנחנו נוכל לרתום את הציבור.

הציבור הוא השותף הכי גדול שלנו למלחמה בנגיף. אנחנו לא מתכחשים לזה שיש נגיף, להיפך, אנחנו במשבר בריאותי חמור ובלי הציבור אין שום סיכוי שאנחנו נצליח לנצח אותו. בשביל שהציבור יהיה איתנו אנחנו חייבים להיות ברורים איתו. חבר הכנסת יואל רזבוזוב, בבקשה. רגע, לא דיברתי. אתה אמרת - - - רק רציתי להבהיר, אנחנו מביאים להצבעה 35% בפנים ו - - - אי אפשר. לצערי אנחנו לא יכולים לשנות את המתווה. אנחנו יכולים או לאשר או לדחות. אז אנחנו נדחה, הם יישארו פתוחים במתכונת של הצו הקודם שאנחנו אישרנו, שיש בו שכל, של חללים סגורים מול חללים פתוחים. ברור לחלוטין. עכשיו הבהרת לי. בסדר, אנחנו הצבענו על הבריכות, אבל יש שם איזה אבסורד, בריכת הפעוטות סגורה,

אבל האימהות - - - למה? כל הבריכות פתוחות. לא, יש שם הגבלה בצו. היה להם בצו הקודם פעוטות בחוץ. שנסתר מעינינו ואנחנו צריכים לתקן את זה. אין היגיון, כל האימהות לוקחות את הילדים, את הפעוטות, ויושבות בחוץ, נהיה יותר צפיפות. תגידו בפעוטות

פעוטות, עשרה, לא יודע מה, תגידו, לפי שטח. אני לא בא בטענות אלייך, אנחנו פותרים את הבעיה, אני מדבר על משרד החינוך ומשרד המשפטים ששמו לנו שם איזה חדר אפל, רק אתמול נחשפתי לעניין הזה. למה? זאת הייתה הכוונה, שלא תהיינה בריכות שכשוך, כי זה מקום להתקהלות, להבדיל משחייה. אני אתן לך דוגמה.

פתחו את בריכות השחייה, אבל כל אחד ששוחה, מעבר לזה שהוא מזמין תור מראש יש לו מסלול שלם, כל המסלול הזה הוא שלו, כדי שלא תהיה התקהלות. אי אפשר לעשות דברים כאלה כשמדובר בפעוטות, בבריכות שכשוך, זה ייצור התקהלות שאנחנו בכל מקרה רוצים למנוע אותה. אז יש לזה היגיון מקצועי,

תודה רבה, ד"ר אמיליה. אני רק אומר, חבר הכנסת מיקי לוי, הדיון בזה הוא חשוב, אבל הוא לא רלוונטי לעניין הצו. אני רק שמתי לך פרוז'קטור, זה הכול. אני רק אומר לך למה, זה לא מופיע בצו. זה לא היה חלק מהצו, זה לא יורד עם נוסח הצו, זה נוסח שכבר מעוגן בחוק מהצו הקודם. אני מעלה תהיות. גברתי, אני לא הבנתי לגבי האטרקציות ונקודות התיירות, כמו רכבת, קיאקים וכל הסיפור,

מתי אנחנו נדון בזה? אנחנו אמרנו אתמול שאנחנו נדון מחר, אנחנו עוד נשב אחר כך ונתגבש לגבי המשך הצו. כרגע אנחנו כאן אך ורק בגלל נושא המסעדות, כפי שאמרנו גם אתמול אחר הצהריים. אני לא רוצה להמשיך - - - אני רוצה להצביע.

חבר הכנסת רזבוזוב, בבקשה. תודה, גברתי היושבת ראש. באמת דיון מאוד מאוד חשוב, אני חושב שהציבור נושא עיניים אל הוועדה הזאת, שהוועדה הזאת היא בהחלט הגוף האחרון, המעוז האחרון של הדמוקרטיה הישראלית, הגוף האחרון שמפקח על התנהלותה הביזיונית של הממשלה. אנחנו מתנהלים באחריות מלאה, אנחנו מקבלים את הנתונים, אנחנו שומעים את הציבור ואנחנו מקבלים החלטות כפי שמצפים מאיתנו בציבור. המטרה שלנו היא לשמור על הציבור, גם ברמה הבריאותית וגם ברמה הכלכלית וכך אנחנו פועלים. אנחנו פועלים נגד שעון החול, כי כמו שאנחנו רואים ראש הממשלה אוהב אנשים כנועים, יס-מנים שאומרים לו רק כן - - - לא, אל תיכנסו למקומות הפוליטיים,

אז הוא רוצה לחסל את הוועדה הזאת. אנחנו פועלים נגד השעון ואנחנו צריכים היום לחשוב גם על חדרי כושר, גם על הסטודיו, גם על האטרקציות. אז אנחנו עכשיו מחריגים את המסעדות ואני מברך על הצעד הזה, מסעדנים, כל האנשים שעובדים בתחום יושבים ומחכים לבשורה הזאת. נצביע. עוצרים אותי, עדיף שנצביע ופחות נדבר, תודה. תודה רבה, חבר הכנסת רזבוזוב. צריך להבהיר שבנושא שקשור למסעדות יש כמה עניינים. אחד מהם זה כמובן איסור ההפעלה הגורף על מסעדות שלא בשירות משלוחים או איסוף עצמי, אותו איסור על בתי אוכל במקומות עבודה, זה כרגע מה שהצו אוסר. אבל יש גם את ההחרגה לגבי בתי מלון, וזאת השאלה, אם אנחנו רוצים גם נגד זה להצביע. כרגע בתי המלון מוחרגים בצו כך שהם יכולים בשבת להכניס 35%. אז את זה אנחנו לא רוצים לפסול,

לא, אנחנו משאירים את זה.

אוקיי, אז חשוב להגיד כי זה חלק מהנושא הזה. אז אנחנו נעשה את ההבהרה לפני ההצבעה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה. תודה רבה, גברתי. קודם כל אני שוב רוצה לחזק אותך ואני רוצה להגיד שתענוג להיות חלק מהוועדה הזאת שעובדת כמו שוועדה בכנסת צריכה לעבוד ובאמת גם האווירה כאן היא אווירה של עבודה עניינית ועבודה מקצועית וזה מביא תוצאות. ברור לי שהציבור, שאת אומרת בצדק שהחובה שלנו היא לרתום את הציבור לעשות את הדברים הנכונים,

אנחנו רואות ורואים את התגובות של הציבור לעבודה של הוועדה שבאמת זה פתאום דיאלוג לגמרי אחר בין מוסד ממלכתי לבין הציבור. אני רוצה להגיד שהמסעדניות והמסעדנים הם אחד המגזרים העסקיים שסובל בשוטף הכי הרבה. אנחנו באופן קבוע פוגשות ופוגשים אותם כאן בכנסת, מנסים לפתור את המצוקות שלהם גם כשאין קורונה, ולכן על אחת כמה וכמה עכשיו ההתנהלות השרירותית והמתעללת הזאת כלפיהם הייתה ממש ממש לא במקום, ואני מאוד מאוד שמחה שאנחנו עומדים להחריג אותם עכשיו. א', אני מצטרפת לקריאה שלך שמאוד מאוד חשוב שכל המסעדות תשמורנה ממש ממש בקפידה על הכללים,

שגם אם נצטרך לשנות את זה בהמשך, שזה יהיה באופן שבאמת רואה את התועלת הטובה לכולם ושזה לא רק כלכלי, כמו שאנחנו חוזרות וחוזרים ואומרים פה, הקורונה היא גורם אחד, יש בריאות שלא קשורה לקורונה, שמירה על השגרה, שמירה על יכולת תפקוד חברתית, שוטפת, רגילה, חשובה לא פחות. אז הבה נתחילה. תודה רבה. חבר הכנסת ג'אבר רצה מילה, אחר כך חברת הכנסת הילה וזאן. בוקר טוב. אני מצטרף לברכות לחיזוק הידיים שלך ושל כל חברי הוועדה. אני חושב שאנחנו עשינו עבודה כמצופה מוועדה פרלמנטרית, זה התפקיד שלנו וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. אני חושב שמתרקמת עכשיו תוכנית, עכשיו יובא חוק המסגרת ולמעשה זה למשוך את השטיח מתחת לרגליים של הוועדה. אני רוצה להציע, אם אנחנו הולכים על משהו ספציפי,

לטפל בכל הסוגיות, אני מציע להצביע על כל הצו, לא לאשר את כל הצו ולא להסתפק במסעדות כרגע כי מחכים לנו חדרי הכושר, ספרים וכל הסוגיות עדיין פתוחות. בסופי שבוע, סגירה בהרבה מקומות. אנחנו בחברה הערבית לפחות לקראת חג הקורבן אנחנו צריכים לאפשר לאנשים להצטייד לקראת החג, בגדים וכו' וכו'. אני מציע פשוט לא לאשר את הצו כולו. אוקיי, תודה רבה. אנחנו רוצים גם להתקדם להצבעה. חברת הכנסת הילה וזאן ואחר כך חברת הכנסת אימאן ח'טיב. יפעת, את יכולה לדחות את זה? משפט אחד, בבקשה. אני מאתמול וגם הבוקר מקבלת הרבה מאוד טלפונים ממסעדנים שאומרים כך ואומרים אחרת, חלקם אומרים: תנו לנו להישאר פתוחים. חלקם אומרים: אתם משגעים אותנו עם חוסר הוודאות, שהיום הממשלה סגרה אותנו בחמש בבוקר, תפתחו אותנו בעשר, אבל אנחנו כבר יודעים מה יבוא, ומה שיבוא זה סגירה עם צו חדש, או היום בערב, או מחר. אתם לא מאפשרים לנו ודאות וכשאתם לא מאפשרים לנו ודאות אתם משגעים אותנו לגמרי. שם נולד חוסר האמון האמיתי. בשבוע שעבר עשינו באמת דבר גדול, ישבנו, החלטנו להשאיר ועזרנו לחדרי הכושר והשארנו אותם פתוחים, ומה שקרה בצו הממשלה החדש זה שסגרו אותם שוב ועכשיו הכעס גדול הרבה יותר, האכזבה גדולה הרבה יותר וזה מה שיקרה גם הפעם. שיהיה באופן ברור, אני חושבת שכן צריך כמובן, ואמרתי את זה פה בכל הדיונים, למצוא מתווה שיאפשר פתיחה של המסעדות, אבל אני מבינה היום, ואני חושבת שגם חבריי פה, שעשינו דרך מאוד ארוכה בשעות הארוכות בוועדה, מבינים שאם אנחנו לא נעשה את זה בשיתוף עם הממשלה ובשיתוף עם משרד הבריאות ושר הבריאות, אם אנחנו לא נעשה את זה בשיתוף עם הנציגים זה לא יעבור, אנחנו נמשיך ונשגע אותם. אגב, ראינו אתמול גם בוועדה, גם נציגי חדרי הכושר שכבר אמרו דברים אחרים, וגם היום, ומי שרוצה אני יכולה לתת לו את השמות של המסעדנים, מהבכירים בישראל,

אל תשגעו אותנו. כשאתם עכשיו פותחים אותנו ואחרי זה יסגרו אותם, אתם פוגעים במתווה הפיצויים שלנו. אתם יודעים שבסופו של דבר מול האוצר יש את הענפים שהם סגורים לגמרי, כמו תיירות ואחרים, ויש את הענפים שהיו חצי חצי ואין ספק שעמדת הפתיחה שלהם מול האוצר במתווה הפיצויים הוא אחר לגמרי. לכן אני מבקשת, אני יודעת, יפעת, שעשית באמת מאמץ גדול מול משרד הבריאות ומול שר הבריאות אתמול לאורך כל הלילה לנסות למצוא דרך, את יודעת כמוני שזה לא יעבוד אחרת, את יודעת שהיום בערב או מחר יבוא צו חדש שיסגור אותם שוב. את יודעת שהמסעדנים האלה שאנחנו, הוועדה הזאת, תפתח עוד שעה או עכשיו מיידית, יילכו ויקנו סחורה שתלך להם לפח כי הצו יסגור אותם שוב. אנחנו כולנו יודעים ומבינים - - - את אומרת שהממשלה עושה דווקא?

חברת הכנסת מלינובסקי, בואי נאפשר לה לדבר עד הסוף. אנחנו כולנו יודעים ומבינים שבקונסטלציה שנוצרה, אם אנחנו באמת רוצים לעזור להם, לעזור למסעדנים, אנחנו חייבים לעשות את זה בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות ועם שר הבריאות, אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד. אנחנו משגעים אותם, אנחנו גורמים להם חוסר ודאות ובעיקר אנחנו פוגעים להם אחר כך במתווה הפיצויים. לכן אני אומרת שוב, אני חושבת שמה שאנחנו צריכים לעשות פה כוועדה זה כן לנסות להגיע להסכמה עם משרד הבריאות ועם שר הבריאות לאיך עושים את זה ולא רק להתעקש להיות הדון קישוטים כמו שעשינו בשבוע שעבר בשמחה גדולה ובהרגשה של שליחות ואכזבנו אותם עוד פעם השבוע. שמונה שעות של דיונים. כי אנחנו לא מחליטים - - - שמונה שעות דיברנו. נכון, אני מבינה מה אתה אומר, אבל אני מסתכלת על מבחן התוצאה,

זה לא יעבוד לנו לבד. אתה יודע כמוני שיבוא צו חדש

המסעדנים, היום בבוקר אמרו לנו: אל תעשו את זה, אם צריך להיות סגורים, תשאירו אותנו סגורים עד ש אנחנו שומעים קולות אחרים. לא, אמרתי גם וגם.

אני יכולה לתת לך את השמות, תדבר איתם גם אתה, מהבכירים ביותר, וחלקם גם עלו פה בזומים לאורך הישיבות. הם בעצמם אמרו לי: אם צריך להישאר סגורים תשאירו אותנו סגורים עד שתקבלו אתם, כממשלה,

מבחינתם זה אותו דבר, עד שאתם תקבלו החלטה קבועה וקונסיסטנטית שנשארת. אני מפצירה בוועדה לשקול לא לדחות את הצו הזה שעכשיו יפתח אותם שוב בעשר וייסגרו שוב בעוד כמה שעות, אלא לחשוב איך אנחנו מגיעים לשיתוף פעולה אחר שיאפשר את הוודאות מעל הכול. או ודאות של פתיחה לזמן ממושך, או ודאות של סגירה ומלחמה על הסכם הפיצויים שלהם. או זה או זה, אבל לא המצב הלא יציב הזה. חברת הכנסת הילה וזאן, קודם כל תודה רבה על הדברים החשובים ועל הנקודות שבאמת צריך לחדד. אז רק לטובת מי שלא מכיר את המתווה או את המציאות שקיימת עכשיו ברגע זה שאנחנו מדברים. המסעדות פתוחות למשלוחים ולטייק אווי, זה אומר שלא סגרנו אותם. זה השיח שאני ניהלתי עם הרבה מאוד מסעדנים גם אתמול. זה כאילו להגיד להם: תישארו פתוחים, אנחנו לא נפצה אתכם כי אתם יכולים לפתוח, אבל הם למעשה סגורים.

גם ב-50 אנשים בחוץ תאמיני לי, את יכולה לראות ולשמוע, את יושבת מולי אז את גם יכולה לראות, כל הלילה הייתי ערה בניסיון לראות איך אנחנו פותרים את הדבר הזה. הדבר היחיד שאני רציתי להביא היום בבוקר, ואמרתי, הלכתי לישון מאוד מאוד אופטימית שאולי אני אקום בבוקר ואני אגלה שכן הולכים למתווה משותף. שמחתי אתמול שהצלחנו להגיע יחד עם הממשלה להחלטה לגבי הבריכות ולגבי חופי הים. לצערי הרב לא כך היה לגבי המסעדות. צריך לזכור שבניגוד לחדרי הכושר ולכל הדברים האחרים, שהם סגורים היום והיו סגורים אתמול והיו סגורים שלשום, המסעדות, אם אנחנו פותחים אותם עכשיו הם שומרים על רצף פעילות מאתמול, זה לא שסגרנו אותם ופתחנו אותם. יפעת, תדברי איתם. תתקשרי לחיים כהן ותראי שהוא אומר לך: תשאירו אותנו סגורים, אתם פוגעים בנו בפינג פונג הזה. לא יודע, הוא אמר דברים אחרים. חברת הכנסת הילה וזאן - - - תדברי עם המסעדנים, תראי מה הם אומרים.

במקרה שוחחתי איתו הבוקר. אנחנו אומרים משהו, הממשלה אומרת משהו, זה גורם להם להפסדים. חברת הכנסת הילה וזאן, העלית פה שם, אני לא רציתי להעלות שמות, גם איתו דיברתי. לא רק אתמול בלילה, אלא גם היום בבוקר - - - גם אני, לפני חמש דקות. הסיפור הגדול הוא שלא באמת משאירים אותם סגורים, זה מה שאנשים לא מבינים. אומרים להם שהם פתוחים לטייק אוויי ומשלוחים, זה כאילו לייבש אותם לאט. עכשיו תראי, חברת הכנסת הילה וזאן, אני מבינה את מה שאת אומרת ואני איתך לגמרי מבחינת הרציונל וזו הסיבה שגם עכשיו באו ואמרו אז בואו כבר נצביע על כל הצו ונפתח את חדרי הכושר וכו' וכו' - - - לא, בואו נעשה את זה עם הממשלה, עם משרד הבריאות, אי אפשר לבד, לבד לא נצליח.

אני עונה לך עכשיו למה שאת אמרת ואני הקשבתי בקשב רב. הגיעו לכאן החברים ואמרו שאם זאת ההתנהלות בואו נוריד את כל הצו, נאפשר את הפתיחה של הכול ואני אמרתי לא, כי גם בעת הזו, עם כל המהמורות, עדיין יש עלינו את החובה להיות אחראים ומקצועיים כמו שאנחנו התחייבנו. אני לא אלך למהלך עכשיו שאני אפתח ענף שהוא סגור ממילא, הוא כבר סגור - - - זה מה שאת עושה, כי יש צו חדש היום בערב,

ממש לא, ממש לא. הם פתוחים. חברת הכנסת הילה וזאן, זה ממש לא.

חדרי הכושר וכל הענפים האחרים סגורים כבר מספר ימים ואני בדיוק מאותו שיקול שלך אמרתי שאני לא אעשה איזה שהוא מהלך שאחר כך בערב עוד פעם יסגרו אותם ואנחנו נשגע את המערכת. המסעדות זה סיפור אחר, אני כן רוצה להאמין שהממשלה תקבל את ההחלטה הנכונה ותייצר מתווה נכון עבורם. יש את המודל של ניו יורק, שכולם מדברים עכשיו כבר במשך יממה ומחבקים אותו, כי מבינים שאפשר גם אחרת. השלטון המקומי ששלח מכתב לכל ראשי הרשויות ואמר להם: תאפשרו למסעדות להיות בשטחים הפתוחים - - - אז בואי נשכנע בזה את משרד הבריאות,

זה לא יעבוד בלצאת נגד משרד הבריאות והממשלה.

חברת הכנסת הילה וזאן, אמרו: תפתחו את זה לשטחים הציבוריים, אנחנו גם לא נחייב אתכם. יש פה התגייסות רבתי בסופו של דבר - - - חשוב שתשמעו מה שיש לי לומר,

בסופו של דבר אנחנו לא שם, אנחנו צריכים לקבל הערכות ואני לא יכולה עכשיו פתאום לסגור אותם ולתת להם את ההתנהלות שהם כאילו פתוחים. מתווה של פיצוי אין פה, צריכה שתהיה - - - אנחנו פותחים את הדיון מחדש.

חשוב לי שהדברים ייאמרו כי נאמרים כאן דברים שאני יודעת מהיכן הם מגיעים, אבל חשוב שגם האמת תהיה אופציה ותהיה על השולחן. אפשר רגע? אולי נפתור את הבעיות? יושב ראש הקואליציה, בבקשה. לא, אבל אני חיכיתי לזכות דיבור. יוליה, אני באתי כדי לרכך, לא כדי לחמם. אתה באת עם בשורות? אם באת עם בשורות דבר. אני מודה לך, גברתי יושבת הראש. אנחנו באמת רוצים למצוא פתרון שימנע את הנזק הגדול שיש כרגע למסעדנים. אין ספק שהמסעדנים חייבים להמשיך לעבוד, זו החלטת הממשלה, אני מדגיש. החלטת הממשלה שהמסעדנים ממשיכים לעבוד. כרגע יש ויכוח

מה הן שיטות העבודה של המסעדנים, האם הם יצטרכו לפתוח רק בחוץ, האם חלק יהיה גם בפנים באחוז מסוים, זה בעצם - - - מיקי, אבל על זה הייתם צריכים לדבר קודם לפני שסוגרים. דיברנו על זה. תנו לו להשלים, אנחנו לא נגיע להצבעה ככה, חברים. קודם דנים, אחר כך סוגרים, לא הפוך.

חבר הכנסת מיקי זוהר, בבקשה. כשאנחנו מקבלים נתונים הבוקר של 1,800 נדבקים ואנחנו פה מתנהלים כאילו הכול בסדר - - - אף אחד לא מתנהל כאילו הכול בסדר. אני לא מרשה שהדברים האלה ייאמרו. את לא חייבת להרשות לי לומר, אבל אני יכול לומר אם אני חושב שאני צודק כי גם יש עובדות. גברתי היושבת ראש - - - אף אחד לא מתייחס כאן כאילו הכול בסדר, אנחנו מתעסקים בדברים האלה קצת יותר ברצינות מאשר ראש הממשלה מתעסק בהם.

אני אומר את הדברים בכנות רבה ואני לא מפנה את זה ליושבת ראש הוועדה כי אני באמת חושב שיושבת ראש הוועדה משתדלת לעשות עבודה מקצועית, אבל אני חושב שהאופוזיציה - - - היא לא משתדלת, היא עושה עבודה מקצועית. אני חושב שהאופוזיציה מושכת אותה באף. אוי נו באמת, תן לי קצת קרדיט, חבר הכנסת מיקי זוהר. תן לי קצת קרדיט. מיקי, הוועדה הזאת היא היחידה שפועלת עניינית. אני חושב שהאופוזיציה גוררת את יושבת ראש הוועדה למקומות שבסופו של דבר - - - אה, האופוזיציה לא בסדר. רגע, רגע, חברת הכנסת מלינובסקי.

הציבור לא טוב.

אז עכשיו האופוזיציה גוררת אותנו, באמת.

אתה יודע לרקדן רע אז הרצפה עקומה.

והממשלה משתדלת לעשות עבודה טובה ואתם באופוזיציה לא מגלים אחריות, ואני אומר את זה בצורה ברורה. אתם מוכנים לסכן את בריאות הציבור כדי לערער את יציבות השלטון.

זה מה שאתם עושים.

אתם שיושבים פה חמישה ביחד, ואני שוב אומר, יושבת ראש הוועדה עושה עבודה אובייקטיבית,

אנחנו היחידים פה ששומרים על הבריאות - - - לצערי הרב. לך אכפת. ואני אומר לך, גברתי יושבת ראש הוועדה - - - אחרי שהתרסק - - - תנו לו לסיים,

גברתי יושבת ראש הוועדה - - - אז מצאנו קורבן חדש למתקפה. אני אומרת לך, גברתי יושבת ראש הוועדה, כוונותייך טובות ואני יודע שאת רוצה לעזור למסעדנים, גם הממשלה רוצה לעזור למסעדנים, גם הממשלה רוצה לעזור לבעלי חדרי הכושר, הממשלה רוצה להיטיב עם העם, היא לא רוצה לפגוע בעם, וגם את רוצה להיטיב איתו, במקרה הזה הצעת הפשרה שהובאה על ידי הממשלה בה המסעדות יפתחו מחוץ למסעדה, לא בתוך המסעדה, עם 50 אנשים. מיקי, זה לא הגיוני.

שנייה, שנייה, תנו לו לדבר. גם 1,800 נדבקים זה לא הגיוני. נכון, ואנחנו צריכים למצוא את האיזון. זה מה שמצפים מאיתנו.

זה הורג בני אדם. ולמה בבתי מלון, שם יש חדרי אוכל - - - גם סגירת מסעדות - - - בבתי מלון,

גם סגירת מסעדות, זה גם גורם למתים, על זה אתם לא מדברים. על התאבדויות אתם לא מדברים, על תרופות לדיכאון אתם לא מדברים.

אתה באמת חושב שהפופוליזם עכשיו שאתה מנסה פה להציג - - - אתה מתעסק בפופוליזם, אתם מתעסקים בפופוליזם, אנחנו ועדה עניינית. בשם הניסיון שלך ושל יאיר לפיד לקחת את השלטון על חשבון הבריאות של הציבור, אני לא אפול לתוך המלכודת הזו - - - אתם נכשלים ואתם מאשימים אחרים.

אם אחרים רוצים ליפול למלכודת הזאת זו בעיה שלהם. אל תיפלו, תנהלו את המדינה, תנהלו את המדינה כמו שמצופה. אדוני יושב ראש הקואליציה, שאלה, למה בבתי מלון בחדר האוכל הסכמתם ל-35%?

חברת הכנסת מלינובסקי, אני לא רוצה להוציא אותך, תני לו לסיים את הדברים,

אני פונה אלייך, יושבת ראש הוועדה, בואי נצביע עם הממשלה, בואי נאפשר למסעדות להתחיל לעבוד כבר מעכשיו ולא לפגוע במסעדות, שימשיכו לעבוד. בואו נשב ביחד ונבנה מתווה לחדרי הכושר, שלא יפגע בריאותית בציבור. בואי נמשיך את הקו שהתחלנו בו בפתיחת הבריכות וחופי הים, מתוך רצון לאפשר לאנשים לחיות בתוך משבר הקורונה למרות שזה נורא נורא קשה מבחינה בריאותית, לפחות מבחינת הממשלה והמדינה להגן על בריאות הציבור. בואי נקבל החלטות שבסופו של דבר הן החלטות מושכלות, שפעם אחת הן כן באות לקראת הציבור ולקראת בעלי עסקים, שזה חשוב מאוד, ואני מכבד את הרצון הזה, אבל פעם שנייה הן גם מאוד מאוד אחראיות כלפי בריאות הציבור. אנחנו לא סומכים עליכם, מיקי. לא סומכים עליכם. לא, חבר הכנסת רזבוזוב, בואו, תניחו לשיח הזה. זה פשוט לא יאומן למה שאתה אומר עכשיו, למה לא עשיתם את זה קודם? אתם הוצאתם צו, סגרתם הכול, אנחנו כבר שלושה ימים בדיונים בוועדה עכשיו אתה אומר בואו נתחיל לדבר. קדימה,

אני לא רוצה להוציא פה אף אחד מהדיון הזה. מיקי, קודם מדברים, מביאים מתווה, אחר כך סוגרים, לא הפוך.

תנוחי רגע.

לא, אבל זה פשוט - - - אבל את חייבת. זה לא יאומן. תאפשרי לו לדבר, בבקשה. זה לא יאומן, לומדים את זה בכיתה א'. חברת הכנסת מלינובסקי, פעם שנייה. חיבור, כאילו מה הלוגיקה בדברים. בבקשה, חבר הכנסת מיקי זוהר.

להתעלם מרעשי הרקע, לקבל החלטות שהמנהיגות היא זו שדומיננטית בתוכן ולא הפופוליזם. רעשי רקע זה הציבור. לציבור אתה קורא רעשי רקע? חבר הכנסת מיקי זוהר, אני ביקשתי מהם לצאת מהשיח הזה כדי למנוע את הוויכוח, תשתדל גם אתה. ולהסתכל לציבור בעיניים ולקבל החלטות של מנהיגים. החלטה של מנהיגה, כיושבת ראש ועדה, תהיה לקבל את החלטת הממשלה ולאחר מכן להמשיך ולהתדיין עם הממשלה, למען בעלי עסקים ולמען אזרחי ישראל. קודם עושים את זה, אחר כך - - - אם זה מה שתעשי היום אין לי ספק שזאת תהיה ההחלטה הנכונה,

אנחנו כרגע הלכה למעשה, אם אנחנו רוצים או לא רוצים, פוגעים בבעלי עסקים רבים שרוצים להתפרנס וזכאים להתפרנס גם תוך כדי משבר הקורונה. אני אשמח שתסביר לי איך קודם אין החלטת ממשלה, כי הם לא הגיעו להסכמות אז הם לא העבירו אותה. היא תצטרך להביא אותה מחר אם לא נגיע היום להחלטות.

דבר שני, איך אנחנו פוגעים בעסקים רבים אם אני מאפשרת להם,

לפתוח כמו שהם היו פתוחים אתמול, כמו שהממשלה אישרה להם. אני לא אישרתי עד יום שלישי, אתם נתתם להם מיום שישי עד יום שלישי להישאר, ואני אומרת באותו מתווה הם יישארו פתוחים, עם התו הסגול, עם כל ההגבלות והכול. לא פוגעת בבריאות הציבור, חס וחלילה, ואני גם לא פוגעת בהם. את לא יודעת את זה,

כי יכול מאוד להיות שאנחנו כן, יכול להיות שפתאום בעוד שבועיים-שלושה אנחנו נגלה שקבלת ההחלטה פה הביאה להידבקות רבה מאוד ואחר כך מישהו יצטרך לתת הסברים על ההחלטה. אבל אנחנו נמצאים, חבר הכנסת מיקי זוהר - - - בסוף את יודעת שמי שנושא בנטל זה ראש הממשלה והממשלה כולה. אני אומר לך כמה דברים, קודם כל הבשורה הטובה זה שיש דבר אחד שאנחנו מסכימים עליו, גם הממשלה וגם אנחנו, חשובה לנו בריאות הציבור.

חשובה לנו באמת. אז בואו נקבל החלטות. רגע, וזה לנגד עינינו. יש לנו חילוקי דעות על הדרך.

אנחנו נמצאים פה במשך תקופה ארוכה שהמשק פתוח ואנחנו רואים לצורך העניין את המספרים שעולים ויורדים,

יש לי שאלות מאוד נוקבות, אנחנו נדבר עליהן בדיון הבא לגבי מספר המאומתים אל מול הבדיקות, אבל נשאיר את זה לדיון אחר, ובסופו של דבר אנחנו צריכים לקבל את ההחלטות המאוזנות. אני הייתי יותר משמחה, יותר משמחה, להגיע למתווה שהוא בשיתוף עם הממשלה שעושה שכל, כי מבחינת המסעדנים ומבחינת הענף,

משרד הבריאות יודע כי הוא היה איתי כל הלילה על הקו, עם המסעדנים, שמבחינתם 50 אנשים בחוץ, בלי שום אפשרות בפנים,

אני הייתי מוכנה בניגוד לדעת חברי הוועדה לוותר על הישיבה בפנים למשך השבוע הקרוב עד שנגיע להסדר, אבל לפחות להסדיר את כל הנושא של הישיבה בחוץ, ו-50 אנשים בחוץ דינם כדין סגירת המסעדות. אז אנחנו לא יכולים כאילו ללכת עם ולהרגיש בלי, זה לא עובד ככה. טוב, אני הייתי רוצה להגיד משהו.

חבר הכנסת מיקי זוהר, אנחנו לא מקבלים כאן איזה שהיא החלטה דרמטית. שאף אחד בחוץ לא יחשוב שעכשיו הוועדה מקבלת החלטה דרמטית, הוועדה ממשיכה את עבודת המסעדות בדומה למה שהם עבדו אתמול ושלשום על פי החלטת הממשלה.

יכול להיות שאת תגייסי רוב היום להחלטה הזאת שאת רוצה להעביר, אבל היא תהיה בקולות האופוזיציה. אני אפנה לחברי הקואליציה - - - אתה אמרת שאין קואליציה-אופוזיציה בקורונה ושההחלטות הן ענייניות. לא, כי אני אגיד לך למה אני אומר את זה.

בענייני הקורונה לא צריכה להיות פה אופוזיציה וקואליציה, אבל לצערי הרב כשאני רואה את ההתנהלות של האופוזיציה אני לא רואה פה - - - לצערי הרב כשאנחנו רואים את ההתנהלות של הקואליציה אנחנו מתביישים והציבור לא מאמין לכם יותר. לא מאמינים לכם יותר.

אני לא רואה פה שיקולים ענייניים ומקצועיים, אני רואה פה שיקולים פופוליסטיים. לא, אתם מקצועיים וענייניים. אני מצפה ממך, כיושבת ראש ועדה, כשרה לשעבר, לקבל את ההחלטות ברמה המקצועית ולא ברמה הפופוליסטית. אני מבטיחה לך שכך ייעשה. וכדי לקבל את ההחלטה הזאת אני לא רוצה להיות במצב כי אני עכשיו מתכוון לקרוא

אני מקווה שהם גם יקבלו את עמדתי ואת עמדת הממשלה, להתנגד להצעה שהיא בניגוד להחלטת הממשלה. יכול להיות מאוד שתצליחי להעביר את זה פה בוועדה על חודו של קול, כנראה הקול שלך, יחד עם האופוזיציה, אם תעשי את ההחלטה הזאת את והאופוזיציה מן הסתם - - - רוב חברי הקואליציה לא פה, הם הלכו כי הם מתביישים, כי הם לא סומכים עליכם.

תניח רגע לשיח הזה. הם לא סומכים עליכם, הם הלכו. איפה חברי הקואליציה? הם הלכו מפה, למה הם הלכו מפה? ככל שאני רואה את ה - - - כי הם לא סומכים עליכם, הם מבינים שאנחנו כאן עושים עבודה רצינית. ככל שאני רואה - - - חבר הכנסת רזבוזוב,

ככל שאני רואה את התגובות שלך ושל יוליה כך אני מבין שאני צודק יותר. אתה - - - תראה את התגובות של הציבור.

חבר הכנסת רזבוזוב, אני קוראת אותך לסדר פעם שנייה. מיקי, תרד לעם ותרגיש. אני בינתיים זה - - - אני לא רוצה להוציא אף אחד מכם, תשלטו בעצמכם,

אני בינתיים זה שפועל מבוקר ועד ערב, בשונה מכם, לא באופן פופוליסטי, באופן מעשי לטובת העסקים והמעסיקים. אני מציע להצביע, להעלות את זה להצבעה.

אתה רוצה לגייס את הקואליציה? אני מוכנה לחכות.

כי הם ברחו. אני באתי לומר לחברי הקואליציה שהחלטת הממשלה היא החלטה מושכלת. אבל אתה עכשיו אמרת ש - - - סליחה, חברים. להזכיר לך, חבר הכנסת זוהר, שהכנסת מפקחת על פעולות הממשלה. החלטת הממשלה היא החלטה מושכלת - - - בואו נסיים ונצביע. היא החלטה מושכלת, שנעשתה בהשקעה רבה, עם מחשבה רבה, תוך כדי שימת דגש על הצרכים של בעלי העסקים ובריאות הציבור. אם את תעבירי את ההחלטה הזאת עכשיו בקולות האופוזיציה - - - מה זה משנה? אנחנו חברי הכנסת.

אני אקרא אותך לסדר פעם שלישית ואת תצאי החוצה. אני יכול לדבר בשקט? תני לו לסיים, יוליה, הוא בדיוק בא לאיים.

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. אני מבקשת להוציא אותה החוצה. חבל, לא תוכלי להצביע.

אני מצטער לאכזב אותך, אבל אני לא מאיים על אף אחד.

גם אם תבדקו - - - את רוצה שאני אצא? כן, אם לא תהיה ברירה, אבל אני אשמח שתישארי ורגע תנוחי, אל תתפרצי. לא צריך להתפרץ לכל מילה שנאמרת כאן.

אנחנו רוצים להגיע להצבעה. אז תקבלי רשות דיבור, תני לו לסיים. הוא יכול היה לסיים מזמן אם לא היו נכנסים בדברים שלו.

אני לא מאיים על אף אחד, בדרך כלל כשאני מקבל החלטות אז כולם יודעים מה הן ואני לא מאיים על אף אחד. הלכה למעשה כולם אמרו שאנחנו נדיח את יפעת שאשא ביטון מתפקידה, כמו שאני רואה, היא יושבת על הכיסא והיא יושבת ראש הוועדה ואף אחד לא הדיח אותה מתפקידה. זה פחות רלוונטי לדיון הקשה שיש לנו עכשיו.

למה לא הדחנו אותה מתפקידה? משום שאנחנו לא פועלים באופן שאנשים חושבים או היו רוצים אולי שנפעל. אנחנו שמענו את זה מפיך. היא יושבת ראש הוועדה, היא מקבלת את ההחלטות - - באומץ. - - אבל היא גם יודעת שהיא נושאת באחריות כי בסוף אנחנו כממשלה הבאנו החלטה שלדעתנו הייתה הרבה יותר נכונה.

ימים יגידו מי צדק ומי לא צדק. בעניין הזה אני אומר לך,

יכול להיות שתצליחי להעביר את ההחלטה בקולות האופוזיציה, אבל אני חוזר ואומר, במקרה הזה זו החלטה שהיא לא אחראית, היא לא נכונה כלפי אזרחי ישראל ואנחנו נפעל לתקן אותה בהקדם האפשרי לטובת אזרחי ישראל ברגע שחוק המסגרת יעבור מחר בכנסת.

אני מקווה שתקבלו את ההחלטה הנכונה ללכת לפי תו סגול. הסמכויות בסופו של יום, של הנושאים הנורא נורא קריטיים האלה יעברו לוועדות שאנחנו נקבע בוועדת הכנסת. אני מבקשת לא להתפרץ, לא להתפרץ, הכול בסדר. שאנחנו נקבע בוועדת הכנסת וקבלת ההחלטות תהיה אך ורק באופן ענייני לטובת הבריאות של אזרחי ישראל ולא משום שיקול אחר.

אני מקווה שאולי תשני את דעתך - - - באופן רודני. הצבעה עכשיו. נצביע.

תודה רבה, חבר הכנסת מיקי זוהר. אתה לא תאיים עלינו, אנחנו מפקחים על הממשלה, לא אתם עלינו.

אתה עכשיו איימת.

תודה רבה לחבר חבר הכנסת מיקי לוי.

רגע, תנו לי רק כמה דברים להוריד מהשולחן. נעביר לוועדות אחרות, אנחנו נקבע, אנחנו נעשה.

חבר הכנסת מיקי לוי, אתה מפריע לי.

זה תפקידנו, לדאוג לבריאות הציבור. תפקידנו לפקח על פעולות הממשלה העקומות. תפקידכם רק לחרחר מלחמה, זה מה שאתם עושים, לחרחר מלחמה ולפגוע בבריאות הציבור - - חברי הכנסת מיקי את מיקי. - - בשם הרצון שלכם לקחת חזרה את השלטון.

חבל - - - מפאת כבודה של היושבת ראש אני אשתוק. ופשוט משתפים איתם פעולה, עם האופוזיציה במטרות שלהם,

איזה נהדר, סימן שכולנו - - - אז קודם כל שיירשם בבקשה לפרוטוקול שהוועדה מכירה ומרגישה אפילו את כובד האחריות שמוטלת על כתפיה. ההחלטות שמתקבלות כאן הן ענייניות לחלוטין כי אם היינו רוצים שזה יהיה פופוליזם, או איזה שהוא משהו שהוא לא ענייני וגורף - - - תיכף

חבר הכנסת מיקי זוהר, אני לא נתתי שיפריעו לך, אז בוא לפחות אתה אל תפריע לי.

היינו יכולים לבטל את כל הצו ולפתוח את הכול ולשחק את המשחקים האלה עם הממשלה. אני לא שם, אני באמת מאמינה שצריך להתקיים שיח אמיתי ואנחנו צריכים להגיע להסכמות, אבל בסופו של דבר הוועדה לא יכולה להצביע על משהו שאנחנו לא נדע להסביר אותו ציבורית. מה שאנחנו ביקשנו, ואני אומרת את זה שוב, ואני מקווה שהממשלה תנהג כך בצו הבא, וזה לא משנה באיזה מסגרת תעשו אותו, שהדברים יהיו על פי התו הסגול שמשרד הבריאות קבע, לא הוועדה קבעה, משרד הבריאות קבע, כדי שכל אחד שפותח עסק יידע בדיוק איך הוא צריך להתנהל ולא נתחיל לנסות להיזכר,

במלונות זה 35% ופה זה 20 ובפנים זה 10, וכל החלוקות האלה.

שיהיה איזה שהוא היגיון מסדר במה שמובא בפני הציבור כדי שאנחנו נוכל לרתום אותו והוא יוכל לקיים את ההנחיות. אני אומרת את זה כאן בקול, שאנחנו הולכים להצביע, בכאב, לפחות מבחינתי, בכאב גדול, נגד הסעיף של המסעדות בצו הזה, לאפשר להן להישאר פתוחות על פי הקריטריונים שהיו נכונים גם אתמול וגם שלשום תוך שמירה על בריאות הציבור. אני באמת מקווה שאם אתם תביאו משהו חדש הוא יהיה הגיוני ומובן. לגבי העניין של סמכויות הוועדה אני רוצה לומר לכם משהו,

לוועדה הזו, כפי שאתם יודעים, יש הרבה מאוד עבודה גם בלי הצווים האלה וגם בלי החקיקה. אנחנו נוגעים בדברים שהם בליבת החיים של האנשים בתקופה הזו של המשבר ואנחנו נמשיך לעשות את זה, אנחנו נמשיך לפעול מול המשרדים ואנחנו נוודא שיש כאן דין וחשבון לציבור מצד משרדי הממשלה לגבי כל אחת ואחת מהפעולות. ואנחנו נשמור על ענייניות ומקצועיות עכשיו וגם אחר כך. אני ברשותכם עוברת להצבעה. לא, רגע, יש בעיה.

תהיה כנראה בעיה ניסוחית לאשר את ה-35% מבחינת איך שהצו מנוסח. אם אני מורידה את זה, אז הם יוכלו - - - אני חושב - - - רגע,

יש בעיה מבחינת איך שהצו מנוסח, ממשרד המשפטים עכשיו הפנו את תשומת ליבי, הצו מנוסח בצורה כזאת שאם אנחנו עכשיו מוחקים את ההוראה על המסעדות אז נשאר ה-30-20, אנחנו לא יכולים לא תהיה - - - לבתי מלון ה-35%. לא, אז הם יוכלו לפתוח רגיל. לילך, את רוצה להפנות לבעייתיות שמצאתם? רגע, יש פה איזה שהוא עניין משפטי. ייתכן שיש בעיה מבחינת איך שהצו מנוסח כרגע. אנחנו מוגבלים, אנחנו לא יכולים לעשות שינויים בצו. בוא נגיד מאיפה הבעיה מתחילה. בואי תני ללילך. ביקשת ממנה להסביר, אז בואי ניתן לה. הסמכות היא בעצם לאשר את הצו או לא לאשר חלק מהצו או את כולו. כרגע אתם מדברים על לא לאשר חלק מהצו, הבעיה היא שבנוסח, אם אתם לא מאשרים חלק מהצו שנוגע למסעדות המשמעות היא שיהיה קשה ליישם את החלטת הוועדה להשיב את המצב לקדמותו לגבי כלל המסעדות ולהותיר את בתי המלון ב-35%. מה היה בתי המלון לפני - - - לפני זה בתי המלון היו כמו המסעדות. גם 30-20. אין בעיה, 35% גם במסעדות.

אפשר.

אנחנו לא יכולים - - - זה בדיוק מה שהיא אומרת.

לא, לא. זה לא מה שהיא אומרת. הצו יצר החרגה לבתי המלון, אנחנו לא יכולים לעשות שינויים, אנחנו יכולים לפסול סעיף או לקבל אותו. אני רוצה לדעת מה היה בפעם הקודמת לגבי בתי המלון. מה המשמעות של פעילות בתי המלון אם אנחנו אכן מחריגים את הסעיף הזה,

הם יצטרכו לפעול עם 30 בפנים 20 בחוץ. 20 בפנים, 30 בחוץ. 20 בכל חלל פנימי. אמרת טוב, וזו בדיוק הסיבה ש - - - אני משקפת לכם מצב קיים. אני רוצה ייעוץ משפטי, איך אני מאשר את זה? תהיה בעיה מבחינת שוב, זה נשמע פורמליסטיקה, אבל למרבה הצער זה המצב שהחוק יצר.

למרבה הצער זה המצב שהחוק יצר, ברגע שאנחנו לא יכולים לעשות שינוי, אני לא יכולה להוסיף מילה,

ואני חייבת להוסיף מילה שתחריג את בתי המלון כרגע מה אני לא יכולה, זאת הבעיה. אנחנו נאפשר לפי חלקים, לא לפי סעיף, אנחנו נתייחס למסעדות ולא לבתי המלון. בלי המלון,

פעלו לפני כן, לפי מה שאתם אומרים, גם במתכונת של 30 בכל חלל חיצוני ו-20 בכל חלל פנימי. אתם זוכרים שאנחנו יצרנו את ההבחנה הזו?

ולכן אנחנו כן נתעקש להצביע על כל אחד,

אנחנו ניכנס ברחל בתך הקטנה מה אנחנו מתנגדים, מה אנחנו דוחים ומה אנחנו מאשרים, כדי שזה יהיה ברור גם מבחינה משפטית ולא נפגע במלונות.

חבר הכנסת - - - סמכות הוועדה היא לגמרי להחליט על חלקים מהצו?

את אומרת שלא נוכל להוריד את זה מבחינת ההודעה. אני מוכנה בהודעה לכתוב שזה - - - אבל אני רק אומרת, מבחינה משפטית נקריא לכם את הנוסח שבסופו של דבר יהיה בתוספת אחרי שתורידו את כל מה שתורידו ואתם תראו שלא יהיה נוסח שיהיה בו היגיון כלשהו,

אני סומכת עליכם שתמצאו היגיון. אבל יש גם כוונת המחוקק בתוך זה. אנחנו יודעים בדיוק מה הכוונה שלנו, גם לתת את הדעת.

ההסמכה של הוועדה היא לבטל חלקים ולא לשנות. טוב, בבקשה. כרגע מה שאני יכולה לעשות זה - - - אני רוצה לשמוע את חבר הכנסת פינדרוס,

ברשותך,

רק שכדי שנשתחרר משם ונוכל לטפל בנושא המשפטי. אני סומכת עליכם שאתם תמצאו את המתווה המקצועי. אנחנו נגיד את הדברים בצורה מאוד מפורשת לפרוטוקול כך שזה יעמוד בכל מבחן משפטי עתידי. בבקשה, חבר הכנסת פינדרוס. אני רוצה לומר לפרוטוקול, אני מבין את הלך הרוח בוועדה שהצו לא הולך להיות מאושר, אבל אני רוצה לומר - - - לא כל הצו, אנחנו מדברים רק על המסעדות. אני בדיוק רוצה לומר את דעתי בעניין הזה. אני לא חותם בליינד פה על כל מה שהממשלה מחליטה ואני אומר את זה, אני אומר את זה במליאה וכולם יודעים את זה, אני לא מסתיר את הביקורת כשיש לי, אבל אני חושב שגם את אמרת את זה, כולנו חרדים לבריאות הציבור, כרגע מבחינה בריאותית לכנס יותר מעשרה אנשים בתוך מקומות קטנים, יותר מעשרה אנשים, קרי 20 אנשים בתוך מקומות סגורים,

אני מסכים עם מה שאמרת מקודם, שיכול להיות שאם משרד הבריאות היה בא לפה עם צו ואומר 50 אנשים בחוץ ואפס בפנים זה היה עושה יותר שכל, אבל המציאות היא כרגע שהמגפה משתוללת ואנשים נדבקים כל יום יותר ויותר. לבוא היום, בגלל הטעות, שאני גם מסכים איתה, אין היגיון ש-20 אנשים יכולים להתפלל בחוץ ו-30 אנשים יכולים לאכול בחוץ, אבל אם אותם אנשים במקום לאכול מתפללים אז הם לא, אז הם צריכים לרדת לעשרה ולהסתדר. זה לא הגיוני - - - אני מזכירה לכם שבמסעדות הם לא יושבים ביחד כל ה-30, כל אחד יושב עם האנשים שלו.

גם ברחבת הכותל לא מתפללים 30 אנשים באותו רגע וגם כן - - - אה, שם מותר רק 20 עכשיו? אני חושב שלא כדאי שניכנס לזה כי - - - עזוב את הכותל במקומו. אל תיכנס למוסדות דת, בואו לא ניכנס לזה, חבל. תניחו לזה. אני רק אומר שאני חושב שזה יהיה קצת יותר אחראי מצדנו כרגע לפחות לא לאפשר במסעדות בפנים 20 איש, עם כל הכאב שבדבר. אין בעיה, תצביע לפי מצפונך. זה מה שאני אעשה,

וכשלא אני גם מודיע. חבר הכנסת פינדרוס, רק כדי שאנחנו נהיה מיושרי קו, כי לא היית כאן בתחילת הדיון, אני אמרתי שבניגוד לדעת הוועדה ובניגוד לבקשת הוועדה אתמול בבוקר אני הסכמתי באיזה שהיא שעת לילה מאוחרת, יכול להיות גם בגלל השעה, לוותר על הישיבה בפנים, אבל שיהיה היגיון בדרישה לגבי הישיבה בחוץ. לצערי הרב שם לא הצלחנו להגיע להסכמות וכאן זה נפל. זה לא נפל על הישיבה בפנים, חשוב לי לומר את זה, למרות שאנחנו בקיץ וחם ויש לי את כל הסיבות ההגיוניות למה צריך לאפשר. אני יכולה לומר לך שיש אפידמיולוגים שנמצאים גם בזום שדיברנו איתם, גם אתמול בוועדה וגם דיברתי איתם אחר הצהריים וגם אנשים נוספים, שאמרו להיפך, שום סיבה להגביל בחוץ, שאנשים ייצאו החוצה, שיהיו בחוץ. - - - לעשות - - - אף אחד לא אוהב לדבר על דת.

הממשלה ביקשה להחריג את זה ל-50 אנשים. חשוב לי שהדברים האלה ייאמרו לפרוטוקול כדי שאף אחד לא יפספס שום ניואנס בסיפור הזה כי הוא מורכב גם בלי הניואנסים האלה. אני מבקשת לצאת להצבעה. התייעצות סיעתית.

כולם נטשו, מיקי.

אין לך פה סיעה. התייעצות סיעתית. בבקשה, יש לכם חמש דקות.

אז ההתייעצות לא צלחה. אבל לא, מיקי מתייעץ עם עצמו, על מה אתה מדבר? (הישיבה נפסקה בשעה 10:41 ונתחדשה בשעה 10:54.) אנחנו חוזרים מההתייעצות הסיעתית. אמנם אני בן אדם אופטימי בלתי נלאה וגם בדקות האלה

להגיע למשהו. אני אסביר. לצערי הרב נשארנו באותה נקודה. בבקשה, חבר הכנסת מיקי זוהר, תסביר. טוב, אז בדקתי עם הממשלה,

אני חושב שזו תהיה ההחלטה הנכונה לטובת הבריאות של אזרחי ישראל וגם שתיטיב,

עם בעלי העסקים. אני לא אומר שזה פותר להם את הבעיות. אם זו ההחלטה הקואליציה תשמח להיות חלק מזה. במידה

לא 300 וגם לא 20, אמרנו תייצרו איזה שהוא היגיון מסדר ונתתי לך את הדוגמה,

שלוש מסעדות סמוכות אחת לשנייה, בכל אחת מהן אפשר עד 50 איש בהתאם

בואו נקבע עד 50 איש כמובן בהתאם לתו הסגול למסעדה. פר מסעדה. גם אם הן יושבות אחת - - - חבר הכנסת מיקי זוהר, אפשר להגיד עליך הרבה דברים, אבל אי אפשר להגיד שאתה לא אינטליגנט, אין שאלה שאתה פספסת את מה שהסברתי עכשיו.

את אמרת שיש אפשרות למצב שיש שלוש

אבל יש מסעדות היום שיכולות לנסות אולי לדחוס מאות אנשים - - - לא,

יש תו סגול וצריך להקפיד עליו,

טוב, אני הצעתי את ההצעה - - - טוב, אז אנחנו ניגשים להצעה. היועצת המשפטית תסביר על מה אנחנו

בשבוע שעבר גיביתי אותך, גברתי יושבת הראש, אני חושב שעכשיו לקחת את זה רחוק מדי. זה שהאופוזיציה משתפת פעולה איתך וזה הכול טוב

שיסגרו אותו, שישיתו עליו קנסות, שישללו ממנו את המענק שהוא זכאי. מה שאתם רוצים. בסוף - - - בשום עסק את לא יכולה לאכוף דבר כזה.

אנחנו 17 אחים ואחיות, אם המשפחות שלנו נבוא למסעדה עם 80 איש ונשב כולנו עם כל המשפחות. אתם לא יכולים לשבת שם 80 איש כי אתם אמורים לשבת בכל - - - אתם לא יכולים. תקשיב, אבל אתה חייב להבין איך - - - אין

הקואליציה תצביע - - - אתם מסכנים כאן את בריאות הציבור. זה 35%. לא, במסעדות לא. יש - - - מיקי, בואו נצביע. מיקי, עזוב, בואו נצביע. הקואליציה תצביע

מרב, יוליה, בואו נשמע את היועצת המשפטית. חבל על הזמן. הם מסמנים לי שלדעתם אי אפשר לעשות את זה. מבחינתנו האופציה היא לא לאשר את החלקים האלה שקשורים לבתי אוכל וזה החזרת המצב הקודם לקדמותו,

30 בחוץ. לגבי כולם. גם לגבי בתי

דרך המלך כרגע לפסול את סעיף המסעדות היא להחזיר את המצב לקדמותו,

ואז יש ספיח שלצערי מטעמים פורמליסטיים של החוק הזה יגרור לתוך זה גם

שנות את הצו כי לא היה מצב כזה קודם ובעצם זה לא ביטול של חלקים מהצו שהציעה הממשלה,

ומה לעשות

רגע. הממשלה יכולה תוך חצי שעה להתכנס ולהחזיר חזרה את הצו כי הוא נכנס לתוקף באופן מיידי לגבי בתי המלון. הנה אני אומרת כאן לפרוטוקול,

בסדר, אז שהממשלה תעשה את העבודה שלה עכשיו. ולכן אנחנו מבקשים שהצווים - - - תביאו לנו החרגה, תעשו לנו הפרדה.

אני מקבלת את הביקורת - - - אנחנו מבטיחים לאשר - - - שהצווים לא ינוסחו יותר בצורה כזאת שתסנדל את הכנסת.

אני יכולה להצביע בעד ההחרגה של המסעדות ואחר כך בעד ההחרגה של בתי מלון ולהצביע על אחד - - - כן, אחר כך היא תנסח את זה כמו ש - - - ואני לא רוצה שאחר כך משפטית זה ייפסל. אני צריכה להחריג את הכול ואז להגיד שאני - - - אתם מצביעים מהותית לפי מה שמותר להצביע מהותית, הממשלה תצטרך למצוא פתרון מאחר שהממשלה מכירה בזה שהיא הביאה את הנוסח בצורה כזאת שלא אפשר לכם לממש את זכותכם.

אז לכן היא תצטרך למצוא פתרון לזה.

אנחנו מוגנים משפטית. משפטית זה עובר?

שחשוב לי, אני לא רוצה שזה ייפסל.

אם הם לא יביאו צו עכשיו אז תהיה בעיה. מה שאנחנו מצביעים, אם אני מצביעה בהחרגה זה עובר?

יפעת, כן. או שעדיף פשוט - - - את יכולה אפילו לבוא ולהגיד האם הוועדה מוכנה להחריג את בתי המלון ב-35% כדי לתת לממשלה את האופציה - - - לא, אנחנו מצביעים אחרת. אנחנו מחריגים את המסעדות ומשאירים את כל הדין לגבי בתי המלון כפי שהוא.

מאה אחוז, הניסוח מקובל עליי. נכון, על זה אתם מצביעים. מצוין. טוב, אז אני עוברת, ברשותכם, להצבעה, מי בעד החרגת המסעדות מהצו והשארת הצו לגבי בתי המלון כלשונו?

בבקשה. אתם פשוט מוליכים אותנו לסגר בהמשך. מאה אחוז, הבנו. מיקי, בוא ניפגש בעוד חודש ונראה - - - רגע, בואו נצביע. מי נגד? הקואליציה נגד. רגע, כמה יש לי מהליכוד?

טלי, את נגד? תצביעי.

תצביעי גבוה, שנראה אותך. סליחה, כמה לליכוד יש פה נציגים בוועדה? לא, יש שניים, זה בסדר. חברים, יש שניים, יחד איתי זה שלושה.

יש מקום לדעה שונה משלך, לא כולם צריכים - - - אבל אני מקבל את זה. תודה רבה. טלי, אני מכבד את דעתך. חברים, מי נגד? מיקי,

או שניהם או אתה, תחליטו מי מצביע. שניים מתוך שלושה.

יש את חבר הכנסת שלמה קרעי, חברת הכנסת טלי פלוסקוב וחבר הכנסת אליהו ברוכי ומאיפה ה - - - זהו, כחול לבן ברחו. לא, הם לא ברחו.

הם מתואמים איתנו לחלוטין, כמה שזה עצוב לכם לשמוע. אז יש

זה שחברי קואליציה לא נמצאים כאן סימן שהם מסכימים איתנו כי הם יודעים שאנחנו עושים את הדבר הנכון. חבר הכנסת חסיד, גם אתה נגד?

הם מתביישים, בחייך. הם ממש לא מתביישים.

אז יש לנו שלושה נגד.

ושיהיה לפרוטוקול ברור שגם כחול לבן מתואמים איתנו בהחלטה - - - אז איפה כחול לבן? אין נמנעים. הצבעה אושר חברים, בכאב גדול